טוב, פתחתי את הדיון.

נושא ראשון: רוויזיה על החלטת הוועדה בדבר החלפת סגן זמני ליושב ראש הכנסת מטעם סיעת ש"ס. מי שהגיש את הרוויזיה זה אפרת רייטן ושמחה